אחר הצהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני,

27 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר היום,

1. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשפ"ב-2021,